בגין הנפת דגל של ארגון טרור) (הוראת שעה), התשפ"ג-2023, של חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות. אנחנו בדיון ראשון בהצעה. בפתיחת הדיון אבקש מחבר הכנסת המציע לספר על ההצעה. תודה רבה אדוני יושב הראש. החוק הזה, בתקופה שאנחנו נמצאים בה הוא חשוב אפילו יותר מהתקופה בה הנחתי אותו, שזה היה ממש לא מזמן. אנחנו נמצאים בתקופה בה יש פיגועים כמעט בכל יומיים, בשעה האחרונה אנחנו מדווחים על פיגוע בבנימין שהסתיים ללא נפגעים. מה שמאפיין את הפיגועים בשנים האחרונות במדינת ישראל זה פחות ארגוני טרור מאורגנים, עם היררכיה מסודרת שמנחים להוציא פיגועים ויותר פיגועי בודדים, אנשים מחליטים לקום בבוקר, לקחת כלי נשק או את הרכב שלהם ולרצוח יהודים באשר הם יהודים. פיגועי היחידים הללו לא מגיעים מחלל ריק, הם לא מגיעים סתם מקפריזה של מישהו, הם מגיעים מתוך אקלים של הסתה נרחבת מאוד. גיבוי ותמיכה בטרור. מחבלים שמבצעים פעולות טרור הופכים להיות גיבורים, הם מקבלים משכורות לכל החיים מהרשות הפלסטינית, התמונות שלהם נתלות ברחובות, ברשתות החברתיות, ממש אחרי כל פיגוע. ברגע שיודעים מי המחבל, תוך חצי שעה,

הרשתות החברתיות מוצפות בכל מיני פוסטרים עם תמונת המחבל יחד עם דברי שבח ואהדה לדבר הנורא שביצע. האקלים הזה הוא גורם מספר אחד לכל הטרור הזה. רק בשבוע שעבר היה מבצע מוצלח בג'נין, כביכול ישנה ביצה שמייצרת הרבה יתושים ואנחנו יכולים לעמוד מחוץ לביצה עם מטקה שהורגת יתושים ולנסות להרוג אותם אחד אחד, אבל הביצה ממשיכה לייצר עוד ועוד יתושים. הביצה הזאת היא ההסתה. ההסתה כי לצערנו אנחנו מתמודדים עם חברה של מיליונים שחיים בצל ההסתה הזו. אני יכול לספר על הכפר מול הבית שלי, אמנם לא בשטחי הקו הירוק והחוק הזה לא יחול עליו, אבל אין הפרדה

הכפר מול הבית שלי הוא כפר בשם עוריף, שני מחבלים שביצעו את הפיגוע לפני שבועיים בעלי הם תושבי הכפר הזה. אחד המחבלים חוסל במקום, הגופה שלו לא חזרה והמחבל השני, שהגופה שלו חזרה באותו יום, עשו לו הלוויה ענקית מלאה בהסתה שכולה הדרה של המחבל, הסתה לרצח יהודים. שוב, כפר שנמצא קילומטר מהבית שלי. כל הכפר מלא בתמונות של המחבלים הללו, הם הפכו להיות גיבורי האומה. מה אנחנו מצפים מילד מהכפר עוריף? מה הוא יגדל? כשהוא רואה שהאדם הכי מכובד בכפר ומי שכולם משבחים ומהללים אותו זה מי שרצח יהודים, אז סביר להניח שיהיה לו חלום גם לרצוח יהודים, בין אם ייתפס על זה ובין אם לא. זה לא רק עוריף, זה קורה גם בירושלים. הפיגוע האחרון שהיה בנווה יעקב, מחבל שרצח שבעה יהודים, הוא תושב שועפט וכל הכפר אחר כך היה מלא בתמונות שלו. בית האבלים של משפחת המחבל הפך להיות מוקד עלייה לרגל למסיתים למיניהם שבאו לשם, הללו ושבחו את הטרור. כמו שאמרתי קודם, הדבר הזה הוא הדלק המרכזי לטרור. החוק הקיים כביכול מציע דרך להתמודד עם הדבר הזה. אפשר לקחת כל מי ששם תמונה של מחבל או מניף דגל של ארגון טרור או סמל של ארגון טרור ולהכניס אותו לכלא. רק מה, הדבר הזה לא קורה. הוא לא קורה כי יש שיקולי כוח אדם של משטרת ישראל, כי יש הנחיות מאוד מסובכות באווירת חופש ביטוי שיכול להיות שיש להם מקום בדמוקרטיה.

אם אנחנו לא רוצים שכל שוטר יוכל תמיד להכניס כל אחד לחקירה, גם על מה שלשוטר הזה ספציפי נראה הסתה, אבל, מה שקרה עם השנים קרה דבר הפוך. במקום שנגן על אזרחים מפני חופש הביטוי, הדבר הזה מגן על המחבלים ועל המסיתים ושם אנחנו כמדינה צריכים להתערב. ההתערבות שהחוק הזה מציע היא לקחת את בירת ההסתה, להוציא ממנה שלושה דברים שאפשר יהיה לתחם אותם ולהגדיר אותם בצורה מובהקת כתמיכה בטרור ולהגיד ששם לא צריך שיקול דעת, שם לא צריך לקחת את האדם לחקירה ולעשות את כל התהליך שלא קורה בימים אלה, אלא פשוט לבוא ולתת לו קנס כספי גבוה, אנחנו מציעים פה 10,000 שקלים כדי שיורתע. הדבר הזה קל לביצוע. כמו המקרה שהיה בשועפט לפני כחצי שנה, כשהיו בכל הכפר תמונות של המחבל על בתים, רכבים, בחנויות וברשתות החברתיות. אם מי שמפיץ את זה יקבל קנס במקום, הדבר הזה יכול להתמעט בצורה משמעותית ולהוריד את האקלים ואת כל האווירה שמייצרת ומעודדת טרור. אנחנו מדברים גם על פיגועי חקיינות, בחודשים האחרונים ובכלל בכל השנים האחרונות. בכל מקום יש תדרוכים של שירותי הביטחון על פיגועי חקיינות, על זה שאומרים שאם אדם אחד מבצע פיגוע וזה מצליח ולמוחרת רואים תמונה שלו בכל מקום, זה מעודד אחרים לבוא ולחקות אותו ואת הדברים האלה אנחנו רוצים למנוע בחוק הזה,

ישר כוח חבר הכנסת צבי סוכות. חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה. צר לי שוב אנחנו מגלים שיש מענה בחוק והוא לא ממומש. החוק קובע ברורות שהנפת דגל, בין השאר דגל אש"ף שמוכרז ועדיין כזה, כארגון טרור, זאת עבירה שהעונש לצדה הוא שלוש שנות מאסר. לא המצאתי, לא נגעתי, כך הוראת סעיף 24 לחוק המאבק בטרור. תהיתי איך זה שלא מוגשים כתבי אישום בעניין ואנחנו נדרשים להפוך את זה לעבירות מנהליות כדי שאיכשהו, מישהו יידרש לזה. מסתבר שיש הנחייה של הייעוץ המשפטי לממשלה לא להגיש כתבי אישום. שוב אנחנו רואים שמי שמנהל את המדינה זה דרבנן ולא דאורייתא. אם מישהו לא הבין מה זה דרבנן ודאורייתא, אז הדאורייתא זו התורה הכתובה ודרבנן זו הפרשנות. אני עוד לא מכירה שדרבנן גובר על דאורייתא. כבר ראינו את זה בוועדה כשדנו בסעיף 57 בהקשר לעבירות ביטוי, שם שמענו שגם אם כתוב שחור על גבי לבן בהוראות החוק שכשנודע למשטרה על ביצוע עבירה היא תפתח בחקירה, הרי שבעבירות ביטוי צריך לחכות להוראה מהייעוץ המשפטי לממשלה אם לפתוח בחקירה או לא. כך אנחנו מוצאים את עצמנו מול אנשים ממרידים, מסיתים, מסוכנים, מפלגים. כשזה נוח, לדוגמה בעניינו של פייגלין, הוא היה מאחורי סורג ובריח, נשלח ל-18 חודשי מאסר מה שלא קורה לאנשים כמו אהוד ברק. באשר להנפת הדגל, החוק הקיים קובע הוראת חוק. לכן קובע את זה כאיסור. אש"ף הוא ארגון טרור. נכון שאמרו וגם בית משפט קבע שבגלל שיש הסכמים, שאני לא דנה על הזוועה או תיעובם של ההסכמים הללו כי זה לא השיח ודעתי ידועה, אז לא נכון להאשים בעבירה הזו של הנפת דגל פלסטין. אני לא מכירה איך בית משפט משתלט עלי כמחוקקת, על הוראת חוק ברורה ואיך הייעוץ המשפטי של הממשלה משתלט על הוראת החוק הזה. בית המשפט היה צריך לקבל כתבי אישום על מי שמניף דגל של תמיכה בארגון טרור והארגון הזה הוא ארגון טרור. מה שעושה חברי צבי סוכות, הוא מחדש את כוונת המחוקק והופך את זה לעבירה מנהלית, לא בגלל שהעבירה היא לא חמורה. הוא הופך את זה לעבירה כי קצנו בהצגתם של דגלי תמיכה בטרור או הזדהות עם ארגוני טרור בשטח מדינת ישראל. לפני שיאמרו כאן האומרים ויתהו התוהים באשר לחופש הביטוי, אז כפי שאמרתי, הוראת החוק כבר קיימת. סעיף 24 בחוק המאבק בטרור קיים גם קיים ואין לי שום כוונה להתנצל על העובדה שבשטחי מדינתי לא יוצגו דגלי תמיכה בארגון טרור.

לא לכל דבר, כמו שנעמי שמר אמרה, צריך שתהיה תשובה. אני צריכה להסביר את זה למישהו? אני צריכה להסביר למה החוסן הלאומי והחוסן החברתי שלי צריך למנוע הנפת דגלי אש"ף ברחבי מדינת ישראל? מי שצריך הסברים לזה, לא אני, לשמחתי, אנחנו כאן המחוקקים. באשר להפיכת העבירה לעבירה מנהלית, טוב שעשית כך חברי צבי מהסיבה הפשוטה שסעיף 24 לא נשמר, מופר ברגל גסה על ידי גורמי אכיפת החוק בחסות הייעוץ המשפטי לממשלה ולכן אנחנו מבהירים לפרוטוקול, כך כוונת המחוקק, כך רצינו, החוק עומד על תילו. ברוב אדיבותנו הופכים את זה לעבירה מנהלית כדי לאפשר למשטרה לאכוף את ההוראה הזו, תודה רבה. תודה לחברת הכנסת טלי גוטליב. גברתי היועצת המשפטית לוועדה תרצי להציג את הצעת החוק? אני אציג בקצרה את המסגרת הנורמטיבית הקיימת כדי שהרקע יהיה משותף לכולנו. אני אפרק את הצעת החוק כדי שהדיון יתמקד בכל אלמנט בנפרד. כמו שחברת הכנסת גוטליב כבר אמרה, יש את סעיף 24 לחוק המאבק בטרור, זה הסעיף שעניינו הזדהות עם ארגון טרור והסתה לטרור, זה הסעיף שנחקק ב-2016 אחרי דיונים ארוכים בוועדה הזאת ואחרי עבודה של שנים במשרד המשפטים ובכלל בממשלה. הסעיף מחולק לשתי עבירות, העבירה הראשונה שזו עבירה של הזדהות עם ארגון טרור ולדבר הזה יש שני תנאים:

אתה יכול לעבור את העבירה אם עשית את העבירה במטרה להזדהות עם ארגון טרור או אם יש אפשרות ממשית שהדבר יביא למעשה טרור או לעבירות טרור. זו העבירה של הזדהות עם ארגון טרור ובסעיף הקיים צוין שזה יכול להיות לרבות בדרך של הנפת דגל. ההנחה הייתה שפעילות של הזדהות מגבירה את הלגיטימיות של הארגונים ולכן יש הצדקה לאסור על ההזדהות. העבירה השנייה היא עבירה של הסתה פרופר, זה אומר הסתה לטרור, זו עבירה יותר חמורה והיא גם מחולקת לשתי עבירות: עבירה של פרסום קריאה ישירה לביצוע מעשה טרור, שם הוועדה ב-2016 שוכנעה שלא צריך עוד יסוד הסתברותי, עוד אלמנט לעבירה הזו, אלא רק אם יש קריאה ישירה לביצוע מעשה טרור זה מצדיק את האיסור הפלילי. יש פרסום דברי שבח, תמיכה או אהדה למעשה טרור, שם הוועדה קבעה שצריך אפשרות ממשית שהפרסום יביא לעשיית מעשה טרור. אלה בגדול עבירות הביטוי בחוק המאבק בטרור. בגללה רגישות של העניין והרצון לשמור על הגבולות של העבירה, הממשלה ביקשה והוועדה הסכימה שכתבי אישום יוגשו באישור היועץ המשפטי לממשלה. הוועדה גם בקשה דיווחים כדי לפקח על היישום של החוק. כמה כתבי אישום כאלה הוגשו? כדי שלא ניפול מהכיסא, 16 כתבי אישום. בשנת 2022 התפרעו והגישו 20 כתבי אישום,

זו המסגרת הכללית של החוק כפי שהוא קיים היום. את החוק המוצע אחלק לכמה מרכיבים כדי שהדיון יוכל להתמקד בכל אחד בנפרד כי בהסדר המוצע יש כמה חלקים ששונים אחד מהשני. מוצעת עבירה חדשה, עבירה של הנפת דגל, הצגה או פרסום של סמל של ארגון טרור והצגת תמונה של מי שביצע מעשה טרור, רצח, למרות שלא כתוב ככה אבל זו הכוונה. לכל אחד מהמרכיבים האלה, כמו שכתבנו במסמך הרקע שלנו, יש קושי ניכר בעבירה חדשה ללא עוד יסוד. אם אני מפרקת את זה, האיסור המוצע על הנפת דגל - - - הוא יכול להניף בבית שלו, אנחנו במדינה פשוט לא תומכים בארגוני טרור. אנחנו לא מדינה שאוכלת יושביה, זה הכול. פשוט ביותר, כמה צריך לחפור על הפשיטא של הפשיטא.

היום אנחנו מכירים בעולם שהנפת דגל היא לא בהכרח הזדהות עם ארגון טרור ובטח ובטח לא הזדהות עם מעשה הטרור של ארגוני הטרור. אבל אנחנו מדברים על הנפת דגל של ארגון טרור, אדוני היושב-ראש, תעיר את זה אתה. היא מתארת את המצב החוקי היום, אפשר לתת לה להציג ואחר כך לשמוע את שאר הדוברים. אני רוצה לתאר את ההבדל בין מה שמוצע לבין מה שקיים כדי שנוכל לעשות דיון על כל אלמנט בנפרד. לעניין הנפת דגל, ההצעה הזו מורידה ובזה יש קושי ניכר, מורידה את האלמנט של הזדהות עם ארגון ואפילו לא מוסיפה לזה אלמנט של הזדהות עם ביצוע מעשה טרור, לכן יש קושי וצריך לדבר על זה. בחלק השני של העבירה המוצעת יש הצגה ופרסום של סמל של ארגון טרור ופה אני מניחה שהאנשים שעובדים בשטח יכולים להביא הרבה דוגמאות של שימוש בסמל שמבחינת המחוקק יכול להיות שימוש לגיטימי בסמל, אם זה פרסום סמל על שלט מחאה כדי להגיד "אתם כמו הארגון" - - - גם פה חסרה ההזדהות. כמו בסעיף הקודם.

זה אותו דבר, כל הדברים האלה מורידים את האלמנטים או של ההזדהות או של איזושהי אפשרות ממשית שהדבר יביא לידי מעשה טרור. ביסוד השלישי שמוצע, שזה הצגת התמונות, בגלל שמדובר על תמונה של בן אדם, זה די ברור שהצגת התמונה יכולה להביע תמיכה בדברים אחרים שהם לא תמיכה בארגון ולא במעשה. כמו שאמרת, אם רוצים לדייק את העבירה כדי שרק הדברים המובהקים ייכנסו לתוך הסעיף, התמונה היא לא בהכרח הזדהות לא עם ארגון ולא עם מעשה. היא יכולה להיות, אבל היא לא בהכרח הזדהות. לכן האיסור כפי שהוצע, הוא הרבה יותר רחב אפילו מהתופעה שהמציע מבקש לטפל. זה לעניין העבירה המוצעת. יש את החלק השני של קביעת העבירה הזאת כעבירה מנהלית. בוועדה הזו, בגלל שאנחנו מטפלים בשוטף בעבירות המנהליות הוועדה יודעת שהעבירות המנהליות הן בדרך כלל לא עבירות מורכבות והן בטח לא עבירות ביטוי. למה אנחנו לא רוצים שעבירות ביטוי תהיינה עבירות מנהליות? קודם כל כי זה מעורר קושי שהמשטרה, תוך כדי עבודתה בשטח תתחיל להחליט בעבירות הביטוי מה נחשב עבירת ביטוי ומה לא. אם המשטרה טועה בסיווג העבירה ומתחילה להטיל קנסות יותר ממה שצריך, נכון שהבן אדם יכול לבוא אחר כך לבית משפט, אבל יש לזה אפקט מצנן במובן הזה שבאותו רגע כל האנשים מסביב יבינו שהם צריכים להיזהר כי באותו רגע המשטרה יכולה להטיל עונש על הבן אדם. פרטנו עוד סיבות למה עבירות מנהליות לא מתאימות לעבירות הביטוי. אוסף גם שידוע שעבירות מנהליות הן בדרך כלל עבירות יותר קלות שאין בהן אשם מוסרי מאוד גבוה ודווקא ככל שהעבירה יותר חמורה, היא עבירה של הסתה לטרור, זה יותר קשה להגיד שצריך להפוך את העבירה לעבירה מנהלית. אני אסיים ואגיד שככל שיש תופעה כפי שחבר הכנסת המציע הציג ואנחנו יכולים לראות שיש תופעות כאלה, חשוב לשמוע גם מהמשטרה וגם מהשירות איך הם רואים את התופעות האלה, איזה כלים יש להם להתמודד עם התופעות האלה, שלא דרך המשפט הפלילי. אני מאוד אוהבת את המשפט הפלילי, אבל זה לא כל העולם. יש הרבה דרכים אחרות כדי להתמודד עם תופעות וחשוב לחשוב יחד עם גורמי השטח, לראות מה קורה בשטח ואיך מגיעים לתוצאה הטובה. נגיד להם יפה, אתם מוכנים בבקשה לא להניף דגל תמיכה והזדהות עם ארגון טרור? סתם לבוא ולבקש מהם, אולי הם יסכימו. נראה לי שלמשטרה ולשירות יש יותר השפעה מאשר - - - כשהשירות מבקש יפה אני מתחיל לדאוג. חשוב שהוועדה תשמע גם על העמדה לדין אבל לא רק על העמדה לדין ועל החקירות, אלא גם על הפן המניעתי של עבודת רשויות האכיפה. תודה. אני גם רוצה לומר כמה דברים בפתיחה בנוגע לזה. אני רוצה להסכים ולא להסכים עם היועצת המשפטית לוועדה בכל הנוגע למשפט הפלילי וההתייחסות שלו לסוגיות שעל הפרק. זה נכון שלא כל העולם הוא המשפט הפלילי,

במובן שיש אמצעי אכיפה חליפיים רכים יותר, אלא שבנושא טרור אנחנו לא באמצעי אכיפה בכלל ולא באמצעי ענישה בכלל, אנחנו צריכים להסתכל על זה בכלים אחרים לחלוטין. יש בעיה מאוד קשה שאנחנו מסתכלים על המאבק בטרור זה בכלים של המשפט הפלילי. זה מייצר עיוות תפיסתי, זה מייצר עיוות של המשפט הפלילי. נמצא פה נציג הסנגוריה, סליחה שאני משתמש בך כמוצג, זה לא אישי - - - חבר הכנסת רוטמן, לא ניתן לך להעביר את החקיקה הדיקטטורית. אין פה חקיקה דיקטטורית. לא ניתן לכם להעביר אותו, אנחנו נצא לרחובות. צא לרחובות ותפגין על כלום ושום דבר.

אנחנו נצא לרחובות ונפגין,

אתם לא תעבירו את החקיקה הדיקטטורית. אני קצת שמח שהוא בא לפה כשאנחנו עוסקים במאבק בטרור, כי יש פה הצטלבות. יושב נציג הסנגוריה והרבה פעמים כשאנחנו מדברים על ענישה פלילית הוא דן בצדק על שיקולי שיקום ועל מה מרתיע ומה לא מרתיע וסיכויי תפיסה ותזכירים ועוד דברים שצריך לדבר עליהם. איך להרחיק בן אדם מסביבה עבריינית, יש המון שיקולים שאנחנו מתמודדים אתם כשאנחנו עוסקים בפשיעה הפלילית. זו יכולה להיות פשיעה פלילית רכה וזו יכולה להיות פשיעה פלילית קשה וזה יכול להיות חמור ויכול להיות קל וזה יכול להיות אורח חיים עברייני וזה יכול להיות אלף דברים שאנחנו מדברים עליהם. כשאנחנו עוסקים בסוגיה של טרור ותמיכה בטרור, אני לא מכיר סיטואציה בה דמויות שנפלו לפשע, קוראים על שמם כיכרות. אני לא מכיר סיטואציה בה בבתי הספר, בכיתה א',ב',ג', מלמדים לשיר שירי הלל לרוצח או לעבריין. הרבה מאוד פעמים מתפלאים, הנה בן אדם נורמטיבי, רופא, מהנדס ופתאום עוסק בטרור. את החתך הסוציואקונומי של הפושעים בתחומי הפשיעה, אנחנו יודעים לפענח. אנחנו יודעים לפענח מתחם סוציואקונומי של פשיעה בצווארון כחול, של צווארון לבן, מניע כלכלי, יש רשימה ארוכה של מניעים נוספים כמו רצח על רקע כבוד המשפחה. כל זה פשיעה, צריכים לטפל בה ולהתמודד עם מחוללי הפשיעה וצריך לדבר על הצפיפות בבתי הכלא וצריך לדבר על מנגנוני שיקום וכל הדברים האלה שקיימים בסדר הדין הפלילי. כאשר עוסקים בטרור, הרוב המוחלט של הדברים האלה פשוט לא רלוונטיים ומעוותים לנו את התמונה. מה השיקום? שיקום זה להחזיר בן אדם לחברה בה הוא חי. הוא עכשיו יושב ומקבל משכורת מהרשות הפלסטינית על זה שהוא רצח, מקבל מהם כסף, יוקרה, כשהוא ישתחרר הם יתנו לו את כל הכבוד והיקר. הם קוראים על שמו כיכרות אם הוא מת תוך כדי ביצוע הפשע. אז להחזיר אותו לקהילה? לשקם אותו? כל המונחים האלה פשוט לא רלוונטיים. כאשר אנחנו מתעסקים עם במשפט הפלילי ומנסים להכניס אליו את הסיטואציה הזו אנחנו כבר צריכים להזכיר לעצמנו שאנחנו נמצאים באנומליה. אין לי פתרון קסם לזה. יש את הסיפור הידוע שלמיטב ידיעתי הראשון שהביא אותו היה רבי נחמן מברסלב שאמר, האדם חלם חלום שכל מי שיאכל מהתבואה של אותה שנה ישתגע.

אני לא יכול לא לאכול שנה שלמה, אני אמות מרעב, אם אני אוכל אני אשתגע מה אעשה? הוא סיפר לחבר שלו את הסיפור והחבר אמר שגם לו אין פתרון. החליטו שיאכלו מהתבואה אבל יסמנו על עצמם סימן על המצח שידעו שהם

כולם יהיו משוגעים כמונו, אבל לפחות אנחנו נדע שאנחנו משוגעים. אני אומר שאני מסמן לעצמי סימון קטן על המצח בתחילת הדיון, שנדע שכאשר אנחנו עוסקים בתחום המשפט הפלילי במאבק בטרור אנחנו משוגעים. אנחנו מנסים לפעול בצורה שהיא לא רציונאלית. אנחנו מסתכלים על המשפט הפלילי ועושים אביוז של המשפט הפלילי לא לחומרה,

אני לא מצליח להבין איך בן אדם שעוסק בטרור מקבל עבודות שירות? לא מצליח להבין את זה. יש בן אדם שעוסק בטרור ששולחים אותו לעבודות שירות, עבד בבית חולים, שתהיה לו עוד הזדמנות לרצוח. ואיך תומך טרור יושב בכנסת? איך מי שקורא לחיילים שלנו רוצחים הוא חבר כנסת?

כשאומרים לי אבל אתה פוגע במשפט הפלילי, או שאתה לא מתאים אמצעים,

המשפט הפלילי מראש לא מתאים לנושא המאבק בטרור.

נושא שבחלקו אין לנו מנוס, במקרים בהם הוא לא נותן מענה באופן חריג אנחנו הולכים למחוזות אחרים של מעצרים מנהליים או של אמצעים אחרים או של מניעת מפגש עורך דין וכל מיני דברים שהם עיוות שנובע בין היתר מכך שאנחנו מנסים לרבע את המעגל. אנחנו מנסים להשתמש בכלים שיש למדינה להיאבק במישהו שמתדרדר לפשיעה כי הוא חי בעוני, אנחנו משתמשים בכלים של זה כדי להתמודד עם מישהו שמחר בבוקר יקראו על שמו כיכר, כי הוא מקבל את כל התמיכה החברתית.

במקום שהמשפט הפלילי יהיה באמת הכלי השיורי, אני חייב לספר שבדרך לפה היום עברתי ליד כמה סניפי בנק ואני מודיע כאן לוועדה, לא נכנסתי ושדדתי אותם לא בגלל העונש הקבוע בחוק העונשין לעניין שוד בנק. זו לא הסיבה, גם לא הסיכוי שאני אתפס. אפילו לא הסיכוי שאני אתפס, לא עונש המינימום ולא עונש המקסימום, זו אל הסיבה שבגללה לא שדדתי בנק. לא שדדתי בנק כי יש גינוי חברתי עמוק שהוא לפני ואחרי המשפט הפלילי למי שהולך לשדוד בנק. לעומת זאת, הסיטואציה של טרור בחברה שבה תומכים בטרור והנפת הדגל, הקשר המובהק לסיפור הזה זו הנפת הדגל והנפת תמונת הרוצח, היא לא משהו צדדי לאירוע, היא לב לבו של האירוע. כי אלמלא הנפת הדגל, אלמלא הפיכת הטרור - - והרוצחים, ההתמודדות שלנו עם הטרור לא הייתה שונה מההתמודדות שצריכה להיות אפילו לא פשיעה על רקע לאומני, שזה שונה מטרור. טרור זו חיה נפרדת וצריך להתמודד אתה בצורה אחרת. כל ההערה הזו היא כדי לסמן לעצמנו "וי" על המצח שמה שאנחנו עושים עכשיו זו אנומליה. בוודאי צריך למצוא פתרונות אחרים אבל אנחנו מנסים לרבע מעגל ולעשות שימוש בכלי הפלילי למשהו שהטיפול בו צריך להיות בכלי של דיני המלחמה בכלל. בטרור נלחמים, את הפשע אפשר לצמצם, אפשר להרתיע,

אבל בטרור זו מלחמה של מדינה על חייה, זה עולם אחר לחלוטין. יש אנשים שיחשבו שמה שאמרת עכשיו זה סינית. זה מה שכל כך נורא. לכן אין לנו ברירה אלא להפוך את העבירה הזאת לפחות לעבירה מנהלית ושהיא גם תמומש. נכון, מוסכם.

חכה, עוד לא שמענו. רק נזכיר לכולם שהחוק הקיים קובע איסור הנפת הדגל.

מי שקובע זה הייעוץ המשפטי לממשלה, מנהל המדינה. תודה. משרד המשפטים בבקשה.

ומדובר על עבירה מנהלית,

היא תדבר על האלמנט המנהלי ואנחנו כמובן נבקש גם מכם וגם מהמשטרה נתוני אכיפה וכדומה. יפעת רווה ממשרד המשפטים. אני אפתח בהתנצלות שאצטרך לצאת כי יש את ועדת כלכלה על הוצאת דברים מהמשפט הפלילי ואנסה לתמרן בין שני הדיונים. אומר באופן ראשוני, ספציפית לנושא של עבירות מנהליות, זה קצת הפוך כי קודם עדיף היה לשמוע מה שקורה היום ואחר כך ההפך, אבל אני אומר כך: דווקא בגלל הדברים שנאמרו פה, אני אומר את הקריטריונים שהופכים עבירות לעבירות מנהליות ואציג את זה יותר בצורה של שאלות כי יהיה צורך לדון בזה. הדבר הראשון זה שהעבודות שקובעות את יסודות העבירה ברורות ופשוטות כך שבדרך כלל עובד ציבור שלא הוכשר כחוקר משטרה יוכל בקלות לקבוע את התקיימותן. צריך לבדוק את הדבר הזה על כל אחד מהדברים המוצעים שזה באמת פשוט וברור ואין שאלות מורכבות מידי. אני אומר על הדבר הזה שיש פעמים עבירות שהן קצת יותר מורכבות שהפכו לעבירות מנהליות, בדרך כלל עדיין, גם כשצריך חקירה היא חקירה די פשוטה, הכלל הזה לא מוחלט וחשוב יהיה לדון ביסוד הזה כשמתקדמים בהליכי החקיקה. הדבר השני זה שמעשה העבירה לא פוגע באופן - - - ואין לו אופי פלילי מובהק. יש מגמה מרחיבה בנושא אבל צריך לשקול את הדבר הזה כי דובר מצד אחד על ההתייחסות המחמירה שצריכה להיות לדברים שמביאים לטרור וקשורים לטרור ומצד שני אנחנו מדברים על קביעה שיינתן קנס בלבד, זה דבר שצריך לשקול אותו ולדון בו בהמשך הדיונים בקשר לכל אחת מהעבירות האלה. דבר נוסף מבחינת חומרת העבירה והצורך בהתרעה ניתן להסתפק בקנס כספי ואין הצדקה לתייג את העבריין כמי שהורשע בפלילים.

יש לנו דברים שהורחבו בשנים האחרונות או דברים שההרחבה הייתה סוג של פשרה בין מי שחשב שזה צריך להיות פלילי באופן מוחלט לבין מי שחשב שדברים מסוימים אחרים צריכים להיות מחוץ למשפט הפלילי. זה דבר שצריך לבדוק אותו. הנושא של אחריות קפידה, נושא של יסוד נפשי. אתחיל בחריגים, יש עבירות שהן לא מסוג של אחריות קפידה ובכל זאת נקבעות כעבירות מנהליות, זה הכלל, יש לו לפעמים חריגים, צריך יהיה לשקול את זה. אכיפת החוק הנדון, אני מניחה שזה הדבר המרכזי, אכיפת החוק הנדון באמצעות קנסות מנהליים תהיה יעילה יותר מאשר אכיפתו באמצעות חקירה ותביעה משטרתית. פה הייתי רוצה לשמוע את המשטרה, עשינו שיחות מקדימות אבל חשוב לבדוק את הכיוון הזה ואיפה יש חסמים אם יש כאלה. מדובר בעבירה קלה אך נפוצה, שהענישה עליה בדרך של הליכים פליליים רגילים מכבידה במיוחד על מערכת אכיפת החוק - - - פשוט 20 כתבי אישום הונחו עד היום אני אומרת מה הקריטריונים הכלליים, הנחתי על השולחן את הדברים בהם היו חריגות. אנחנו בשלבים ראשוניים. אני מתנצלת שאני צריכה לצאת ואתעדכן מה יהיה בתיק. עשינו שיח מקדים עם המציע וכמו שאמר המציע, הוא רוצה להתמודד עם דברים שקורים במציאות. לפני שנעביר את ההתייחסות המשפטית שלנו לקשיים שהעלינו גם בפני המציע, שנובעים מההצעה הנוכחית, כדאי לקבל נתונים ולראות מה הסיטואציה בפועל. לדעתי הדיון יוצא מכמה נקודות הנחה שאני לא בטוחה שהן לגמרי מדויקות. הדיון יוצא מנקודת הנחה שעבירות ההסתה הן עבירות מאוד נפוצות, שהקושי העיקרי בהן בכך שלמשטרה אין סמכות להתמודד אתם בדרך של אכיפה מנהלית. זו הנחה של המציע. לא הבנתי, ההנחה היא שאין הרבה הסתה? שהיא מינורית? טלי, בבקשה. כל מילה שאגיד פה, מאוד קל לבוא ולתפוס אותי במילה ולנתק אותה. זה לא אישי, זה ביטחונה של המדינה על הפרק. טלי, בבקשה. אי אפשר יהיה לקיים דיון אם - - - אני מבקש לא להעיר לחברי כנסת. הגברת לא מעירה לי, רק היושב-ראש מעיר לי.

אבל אני מבקש שכשאני מעיר לך זה גם יהיה אפקטיבי. שמת לב שאני משתפרת. נקודת ההנחה אומרת שהדרך להתמודד עם הבעיות שנובעות מכך שאין אכיפה מספקת לדעת הוועדה, היא הדרך של קביעת העבירות כעבירות מנהליות ושאז החסמים לא יקרו. זו הנחה שטעונה בדיקה. לכן אני חושבת שמאוד חשוב להבין מה המצב היום בפועל. מבחינה חוקית אפרת היועצת המשפטית סקרה בצורה מדויקת מאוד את חוק המאבק בטרור שנולד כאן בדיונים ארוכים, מהותיים ורציניים. היציאה מנקודת הנחה שכשדנו פה ארוכות מ-2016 בחוק המאבק בטרור נולדה מאי הכרת התופעה, היא גם הנחה מוטעית. נעשו דיונים מאוד מעמיקים בטרם נקבעו העבירות האלה, כולל עבירות ההסתה. היה שינוי מעבירות ההסתה כמו שהם היו קבועות קודם בחוק העונשין במעבר לחוק המאבק בטרור והיו על זה פה דיונים מקיפים ורבים. המחוקק ניסה לעשות איזון בין הזכות לחופש הביטוי מחד ומאידך, כל העקרונות שציינתם פה בצדק של המלחמה בטרור. כדי לדעת האם המערכת הנוכחית אפקטיבית ויודעת להתמודד עם הבעיות שקורות במציאות, כדאי לשמוע נתונים. אני אשמח אם תשמעו את הנתונים ותבינו מה החסמים ומשם נוכל להתקדם לעבר פתרונות. אני רק אגיד שהפתרון שמוצע כאן וגם הצגנו בפני חבר הכנסת סוכות בשיח מקדים מעלה קשיים חוקתיים של ממש, שעשויים לעלות כדי מניעה חוקתית וזה בגלל רוחב ההצעה. כפי שהיא מנוסחת כרגע, היא מעלה קשיים רציניים ביותר כי חלה על מגוון רחב של התנהגויות, שלדעתי גם לדעת המציע עצמו לא צריכות להיכנס לעבירה הפלילית. הערה אחרונה, אני מסכימה עם יושב-ראש הוועדה והיועצת המשפטית שלא כל העולם משפט פלילי,

ההצעה שכרגע מונחת על הפרק היא לתיקון בסעיף שקובע עבירה פלילית ומכן התייחסותנו אליו. אלה דברי ההקדמה שלי ואני אשמח אם נשמע מהגורמים. למיטב הבנתי, פתיחה בחקירה בנושאים הללו של הנפת דגל טרור דורש את אישורכם? מה הבסיס לזה? מאיפה הסמכות הזאת להתערב בהוראת חוק? טלי יקירתי, אינני זקוק לעזרה. הדבר הזה היה נושא לדיון פיקוח אצלי בוועדה, תשובה מכם למקור הסמכות, תשובה בכתב כפי שביקשתי, טרם קיבלתי. גם לא תקבל. אני אקבל ועוד איך אני אקבל. אני לא מתכנן לבוא בטענות למשטרת ישראל למה הם לא פותחים מספיק חקירות כשהדבר הזה תלוי אצלכם בפרקליטות. לכן אני מבקש לדעת מכם, לא מהם, כמה חקירות נפתחו?

משטרת ישראל לא אחראית למחדלים שלכם משרד המשפטים. אם אתם בעלי הסמכות לפתוח בחקירה, רק מכם אני אקבל תשובה. אף אחד מהמשטרה לא ייתן לי שום תשובה על פתיחה

אני מבקש מכם תשובה כמה תיקים נפתחו, כמה תלונות הוגשו, האחריות היא אצלכם. משטרת ישראל יושבת פה לראותם בלבד מבחינתי בנושא הזה. אולי נסביר על התהליך כדי שיהיה ברור לכל מי שלא השתתף בדיונים, אני מסכימה שזה מעין דיון המשך לדיון המעקב שהוועדה כבר קיימה בנושא. לפי הנחיית פרקליט המדינה יש עבירות מסוימות, בעיקר עבירות שדורשות אישור היועצת המשפטית לממשלה להגשת כתב אישום, שנדרש אישור מקדים לפתיחה בחקירה ומנויים בהנחיה גורמים שמוסמכים לאשר פתיחה בחקירה.

לדיון הבא בחוק הזה אקבל חוות דעת כתובה של מקור הסמכות הזה, אחרת גם אתם לא תדברו בוועדה. אני מחכה לחוות הדעת הכתובה הזו כבר הרבה מאוד זמן. כמו שאמרתי בוועדה, ההנחיה הזאת היא גם לא סבירה וגם ניתנה בחוסר סמכות, אם אנחנו מדברים על סבירות וסמכות. אני אבקש מכם חוות דעת כתובה על מקור הסמכות להנחיה הזאת,

כמו שביקשתי, לא באמירות, אני אומר את זה לפרוטוקול כמה פעמים. חשוב להבין, מעבר לשאלה הטכנית, מה המנגנון לקבל את האישור הזה ואיך הוא נעשה.

יש פה הנחה שהמנגנון הזה גורם לכך שלא יהיו תיקים. לכן חשוב שלפני שתשפטו מראש ותחליטו שבגלל זה אין תיקים, תבינו מה קורה במנגנון הזה. אנחנו פשוט בודקים עובדות. לא מחפשים לשפוט מישהו. בודקים עובדה, יש דגלים, יש עבירות סייבר, לא הגשתם כתבי אישום, לא אישרתם פתיחת חקירה,

טלי, תודה. אני אגיד שוב שהמנגנון של אישור פתיחה בחקירה אכן כמו שהעלה היושב-ראש קבוע בהנחיית פרקליט המדינה. נדרש אישור של המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים, נמצאת אתנו נציגתו והיא תוכל להבהיר יותר לגבי המנגנון ואיך הוא קורה בפועל וגם איך הוא מיושם מול משטרת ישראל. אני חושבת שכדאי שגם הוועדה, למרות שהיושב-ראש אמר שזה לא במגרש שלהם, ישמע את העמדה של המשטרה לנושא הזה. אני אומר שוב, שמענו לגבי אופן פעולת המנגנון, שמענו גם על השינויים שהוכנסו במנגנון הזה לאחרונה בעקבות הקמת הצוות במשרד הבט"פ. על חלקם אני מברך, על חלקם לא, בהקשר הזה כל זה לא רלוונטי. אני חושב שזה המינימום שאם החלטתם ולא משנה כרגע חוסר הסמכות שבעניין או חוסר הסבירות שבעניין, שאתם יושבים כבלם וכמקבלי החלטה על מה שמופיע בחוק סדר הדין הפלילי, נודע למשטרה על עבירה ואתם אומרים לה אל תחקרי, זה אצלי, אז התשובה וריכוז הנתונים חייב להיות אצלכם. הסמכות והאחריות, לפחות בתוך המדינה, צריכות לשבת במקום אחד.

אני לא יכול לבוא אליך בטענות שקיבלתם כך וכך תלונות ולא פתחתן בחקירה, כי היא תגיד לי שזה אצלכם. שמענו איך המנגנון הזה עובד, הייתה לנו ישיבה שלמה על זה ואני לא אפתח את זה שוב,

נצרף את הפרוטוקול. אני לא יכול לבוא אליה בטענות שקיבלתם איקס תלונות למה פתחתם במעט חקירות, לא יכול כי היא תגיד שזה אצלכם. לא יכול להיות שכשאני אשאל אותכם אתם תגידו לי כי לא הוגשו תלונות. אני מבקש בכל מקרה לדעת מי הגורם שמתכלל.

כל זמן שלא קיבלתי את חוות הדעת הכתובה שביקשתי, הגורם המתכלל מבחינתי בוועדה זו הפרקליטות ולכן אני רוצה לדעת מנציגת הפרקליטות כמה תלונות הוגשו? כמה בקשות הועברו אליכם מאגף החקירות? כמה אישרתם וכמה לא אישרתם? אילונה ענבר, נציגת הפרקליטות, פרקליטה בלשכת המשנה לפרקליט המדינה תפקידים מיוחדים. דברת על יצירת תלונה ואיך התהליך עובד, אני לא אחזור כי אדוני מכיר את התהליך וזה בעצם המשך דיון וחוות הדעת שצריכה להתקבל תתקבל. הדגש הוא שאנחנו לא יוצרים תיקים. הפרקליטות לא יוצרת תיק. המשטרה יוצרת תיק בתלונה, בניטור, בכל הדרכים שמשטרת ישראל מייצרת את תיקי ההסתה. אנחנו רגל מסיימת. אפילו באישור חקירה, אני לא מדברת עדיין על אישור העמדה לדין, באישור חקירה גם אז יש תהליך. יש פעולה של המשטרה, מישהו צריך לייצר את התיק הזה. אחר כך זה עובר למדור החקירות במטה הארצי, יש שם אנשים מומחים לעניין הזה, הם כותבים חוות דעת.

יש שם מומחים, משפטנים, חוות דעת. אבל אתם אומרים להם לא לפתוח בחקירה ולכן אתם תצטרכו להגיד לי כמה פניות העבירו לכם, כמה אישרתם וכמה לא אישרתם. אלה נתונים, את התהליך אנחנו מכירים. יש לי נתונים של כתבי אישום. לא, סליחה. ראיתי את מה שהמשטרה העבירה. לא שאלתי על כתבי אישום. את יושבת בפרקליטות, מקבלת פניות מהמשטרה, המינימום שאת צריכה לספק לי לדעתי זה כמה פניות העבירה אליך המשטרה, בכמה אישרת ובכמה לא אישרת. אם אין לך את הנתון הזה, אז מה פתאום את מחזיקה בסמכות הזאת, אני לא מצליח להבין. אני אדאג להעביר לך את הנתון הזה בסיום הדיון בטווח סביר של זמנים. אין לי את הנתון הזה.

עכשיו ראיתי את הנתונים של המשטרה שהעבירו לוועדה ואני רואה שבשנת 2022 יש המלצה לפתיחה בחקירה, 55 המלצות לפתיחה בחקירה. שש המלצות לסגירה. אני אציין שאני מרגישה לא בנוח להציג נתונים שלא אני הפקתי. אז למה את מרגישה לא בנוח לקבל החלטה על נתונים שלא את הפקת? את צודקת, את צריכה להרגיש שלא בנוח. בצדק את מרגישה שלא בנוח, אבל כשאני אשאל את המשטרה על בסיס הנתונים שהם שלחו לי למה הם לא פתחו מספיק חקירות או תיקים, הם יכולים להגיד לי תשובה, אני משער שהם יכולים להגיד לי תשובה.

מראש לא פותחים את כל התהליך המורכב שתיארת שמתרחש בתוך המשטרה כי בסוף אנחנו חוששים שהפרקליטות לא תאשר לנו לפתוח בחקירה וחבל לנו לעבוד בחינם.

מי אמר לכם שאולי הפרקליטות תאשר או לא תישאר? אז הם יגידו לי שהפרקליטות. במקום לעשות את כל התהליך היפה הזה, בעל הסמכות הוא בעל האחריות והוא ייתן לי את התשובות. אני יכולה להגיד לאדוני בפה מלא שהערכה שלי ועוד מעט יעידו נציגי המשטרה, שיש שיתוף פעולה מלא. לא דיברתי על היעדר שיתוף פעולה. שיתוף הפעולה הזה מוליד את התיקים. חוות הדעת שנכתבות לרוב גם מקובלות עלינו. יש לנו שפה משותפת, יש לנו הסתכלות מאוד דומה על התיקים האלה, מה צריך לאשר ומה לא צריך לאשר והדלתא בין המלצות הפתיחה בחקירה לפתיחה בחקירה היא לא גדולה. אז למה אתם יושבים שם? למה להוסיף בירוקרטיה של בן אדם שאני מתאר לעצמי שיש לו דברים מאוד חשובים לעשות וזה רק סעיף עבירה אחד מתוך כלל הסעיפים שנמצאים פה בתוך האירוע. אם הדלתא היא אכן קטנה ואתם רואים את הדברים עין בעין אז למה לעכב פתיחה בחקירה וממילא לעכב את פתיחת התיק, יש לך משך תשובה ממוצע? כן, בוודאי, גם המשטרה תגיד לך והם כתבו גם במה שהגישו לוועדה, שמדובר על שעות בודדות. הם אמרו שעות בודדות - - - בתיקים שמוגדרים דחופים. לא דיברתי על שעות בודדות בתיקים שמוגדרים דחופים. אני מתאר לעצמי שלא כל התיקים מוגדרים דחופים. אני יודע שלא כל התיקים מוגדרים דחופים. מה קורה בתיק שאינו מוגדר דחוף? לרוב תיקים כאלה יוגדרו כדחופים כי לרוב תיקים כאלה הם תיקי מעצר. איך אפשר לבצע מעצר בלי פתיחה בחקירה? זה קסם שאני לא מכיר. איך אפשר לעצור בן אדם בלי פתיחה בחקירה? אם יש חשד סביר שנעברה עבירה. אז פתחת חקירה. יצרת מעצר בלי פתיחה בחקירה או שימוע זה אירוע מאוד משונה. אני רואה את האדם מבצע עבירה, אני מעכבת או עוצרת אותו, מביאה אותו לתחנת המשטרה, מכניסה אותו לסטטוס. הוא לא נחשב נחקר? מכניסה אותו נניח לססטוס עצור, ככה זה בכל תיק. הוא מעורב כללי? אם אני עוצרת אותו הוא לא מעורב כללי. לאחר שאני מכניסה אותו לסטטוס עצור או לכל הפחות מעוכב, אז אני יכולה להעביר את החשד ואת הבסיס הראשוני שיש לי לחבריי מהפרקליטות. כשהוא נעצר?

כאשר אני עוצרת אדם או לכל הפחות מעכבת אותו, אנחנו תמיד נבחר קודם כל בעיכוב על מנת כמה שפחות לפגוע בחירות שלו ואם לא, נעצור אותו. אני חייבת להגיד לו מה בסיס החשד שלי באותו עיכוב או מעצר לכן אני יודעת כבר מה יש לי, לפחות ההתחלה, יכול להיות שזה יתרחב ויכול להיות שזה ישתנה. אז אני מעבירה את אותו מידע עם סיכום ראשוני לפרקליטות. הם מעבירים לי את האישור שלהם שאני יכולה לפתוח בחקירה ואז אני פותחת בחקירה, אחרת אני לא עומדת בדרישה של ההנחיה. אולי אני לא זוכר את חוק סדר הדין הפלילי. אני חושב שמעצר הוא חלק מחקירה, לא הפוך. אפשר לעצור מישהו בלי לחקור אותו? משהו לא מסתדר לי בסדר הדין הפלילי. עושים שימוש בסמכות המעצר לפי סמכויות השוטר במקום. מביאים עצור לתחנת משטרה, השוטר חשב שיש לו סמכות לעצור אותו, חשב שהוא מבצע עבירה שמצדיקה את המעצר או שלילת החירות או את העיכוב ואז באים לתחנת המשטרה ומשטרת ישראל לא מוסמכת לחקור כי היא צריכה לקבל על זה אישור. היא מסומכת על פי החסד"פ לחקור נקודה, נודע לשוטר על ביצוע עבירה תפתח בחקירה, אבל הם כבולים להנחיה משוללת הסמכות הזאת. לכן התשובה מאוד מהירה, בעניין של טלפון - - - זה כאשר הוא עצור. ברוב המקרים הוא עצור? בהנפת דגל הוא עצור? כן. לפני שניה אמרת לי שעל דברים שנמצאים בידי המשטרה את מרגישה שלא בנוח לענות ועכשיו את עונה במקומם שהם עצורים ברוב המקרים. זה גם בסמכותי כי אני מתעסקת עם אותם - - - אני מנסה להבין, או שאת רוצה לענות או שאת לא רוצה לענות. אני מנסה להבין האם ברוב המקרים של דגל יש מעצר? זו שאלה שאני חושב שהמשטרה היא הגוף המתאים לענות על זה, במיוחד שאומרת נציגת המשטרה, שאני לא מבין איך זה עובד אבל אני מקבל את זה כי אני מאמין במה שהיא אומרת לי, שעוצרים בן אדם כשלא פותחים נגדו בחקירה. הנפת הדגל היא לא עבירה על החוק. עבירה לפי סעיף 24. היא לא עבירה. כשיש את היסוד נפשי. יש סייגים שקבע בית המשפט, אבל היא לא עבירה. גם לרצח צריך יסוד נפשי, אז להגיד שרצח זה לא עבירה. ברור שיש תנאים, גם לרצח יש תנאים. כל רוצח צריך לעצור אבל לא כל אחד שמניף דגל עובר על החוק. אנחנו לא מדברים על מעצר, אנחנו מדברים על העמדה לדין בעבירה מנהלית, לא על מעצר. השיח פה הוא על עבירה מנהלית כהצעת החוק. אנחנו עוד לא בעבירה מנהלית. אנחנו לא מדברים על הצעת החוק, אנחנו מדברים על המצב הקיים. הנפת דגל של ארגון טרור, לפי סעיף 24א' לחוק המאבק בטרור היא עבירה. השאלה מה קורה כאשר מזהים מישהו מניף דגל חיזבאללה, דגל חמאס? אני אומרת לו שהוא חשוד בהנפת דגל חיזבאללה, מעכבת אותו, עוצרת אותו, מביאה אותו לתחנה. את חוקרת אותו באזהרה? את חוקרת אותו במקום? בוודאי שכן. הכנסתי אותו ברגע זה לסטטוס. וקיבלת אישור לפתיחה בחקירה? בגלל זה הדגשתי שאני מכניסה אותו לסטטוס של עיכוב/מעצר. אני מביאה אותו לתחנה ולא אעשה את החקירה מסיבה פשוטה, לא רק בגלל שאני צריכה את האישור של התפק"מ, הסייר בשטח הוא לא המוסמך לחשור חקירה שהיא חקירה מסודרת עם כל מה שצריך להניח בבסיס החקירה. לקחת את העבירה ולפרק אותה.

חוקר

החוקר עושה את זה לפני שהוא מקבל אישור מהפרקליטות? תוך כדי? במקרה הזה הוא יקבל את ההסבר, אנחנו נעביר את זה לאישור הפרקליטות, נקבל את האישור ואז אותו חוקר יתחיל. האם קרה דבר כזה בשנים האחרונות, שאדם שהניף דגל טרור נעצר לחקירה? אני לא יכולה לענות על זה, חברתי בטח יודעת טוב ממני כי היא מתעסקת בזה ביום יום. רק אומר שלפי הנתונים שמסרה המשטרה, שליש מהמקרים שהעבירו לכם לא אישרתם. זה שמעבירים לנו מקרים זה לא אומר שמחליטים בהם - - - עם המלצה לפתיחה בחקירה-55, מתוכם אושרו 41. מתוכם אושרה ההמלצה? או מסך הכול שהועברו לבחינת הפרקליטות? בכל מקרה 55 עברו עם המלצה לפתיחה בחקירה וששה עברו עם המלצה לסגירה, 19 נסגרו. זאת אומרת שעל כל תיק שהם אמרו לכם לסגור אתם סגרתם יותר משלושה תיקים ועל כל תיק שהם אמרו להם לפתוח, מתוך 55-רבע. זה קצת יותר משליש במקום אחד וקצת יותר מרבע בצד שני, בערך שליש. זה לא זניח, זה לא שהם הביאו לכם 55 ואתם אישרתם להם 54 ויש מקרה שוליים שנדבר עליו. זו מסה משמעותית גם באחוזים וגם במספרים. אז להגיד שאנחנו רואים עין בעין ועובדים יחד, אני לא רוצה להפוך את זה לדיון פיקוח על הנושא, זה דיון שכבר היה. אני כן מדבר על זה שכשאנחנו אומרים שנכון לעכשיו ההליך הפלילי השלם בנושא שדורש פתיחה בחקירה לא הופך את זה לעבירה מנהלית. גם עם השיבר ששמתם על פתיחה בחקירה בנושא עבירות הדגל, אחר כך עוד העמדה לדין. שיהיה ברור שאלה לא נתונים על הנפת דגלים.

יש נתונים על דגל בלבד? בכלל לא מתייחסים לזה, יש הנחיה שהם לא חוקרים אפילו. באיזו הפגנה ניגשתם למישהו שמניף דגל אש"ף ואמרתם לו להוריד את הדגל. את לא עוקבת אחרי מה שקורה כנראה. אתם אומרים שזה כללי, לא קשור לדגל.

משמעותי. יכול להיות שאתם עם אצבע רכה מידי על ההדק, זה קשור לדיון הקודם שהיינו בו ואני מאוד מקווה שהנתונים שאני עדיין מחכה להם, מאז שהוקם הצוות המיוחד הבנתי שהנתונים השתנו באופן דרסטי ולטובה מבחינתי, כך לפחות נמסר בדיון הקודם. אז אני חושב שאתם בשנת 2022-2021 יצרתם פקק לא תקין, אני שמח שתיקנתם את דרככם, אני אשמח להבין בדיוק איך וכמה ואולי תעשו את זה באופן יותר יסודי. אני עכשיו שואל ספציפית לגבי דגל, עבירה לפי סעיף 24א' לחוק המאבק בטרור, כמה מקרים כאלו העברתם לפתיחה בחקירה משטרת ישראל? את הנתונים האלה אין לי לדיון משום שידעתי על הדיון רק הבוקר. אני אבדוק את זה ואניח בפני הוועדה תוך מספר ימים. לא קיבלתי את הזימון לדיון אבל זו לא תקלה שלכם. המשרד לביטחון לאומי קיבל הזמנה כמו כולם, מבעוד מועד. אם המשטרה קבלה רק הבוקר זה בתוך המשרד לביטחון לאומי. היא אמרה שזו לא אשמת הוועדה. גם אם הייתה תקלה של הוועדה לא הייתי מאשימה, אני לא בעד להאשים, אני בעד לפתור. לכן אמרתי שככל שאדוני יבקש, אנחנו נניח את זה בימים הקרובים. אנחנו מבקשים את זה בהקדם האפשרי כדי שנוכל לקבוע על זה את דיון ההמשך. אכן קיבלנו את הזימון, הוא עבר דרך לשכת שר, עבר למשטרה, פנימית במשטרה הזימונים עוברים ככה. מילה לגבי הנתונים,

לא נתבקשנו להביא נתונים מסוימים לדיון הזה. לגבי הנתונים לגבי הדגל, המשטרה צריכה לבדוק אם יש לה פילוח במערכות. ואם לא, מאחר ומדובר ב-55 תיקים ב-2022,

אני מבקש להעיר לגבי הנתונים,

אבל אם אני מבין נכון הועברו 55 תיקים, אלה תיקים שהועברו - - - עברו מעל 60, 55 עברו עם המלצה לפתיחה

אם די בו ויש בו ראיות, אנחנו מעבירים אותו לדין וזו בעצם עבירה שהפרקליטות אחראית להגיש,

כתב אישום. האינסטנציה היא הפרקליטות ולא תביעות. כל שיש השלמות או היא מחליטה

שאלתי על הפרקטיקה של ההסרה, קיימת פרקטיקה כזו? מנחים אותה? חוץ מסעיף 24 לחוק המאבק בטרור שבעצם הוא סעיף עונשי, יש לנו גם סעיף מנהלי בפקודת

השאלה אם רוצים להכריז על העם כולו כארגון טרור.

אם את מכריזה עליו כעם אז יש לי סמכויות שונות כדי להיאבק בעם, רק שתדעי. את עושה את זה, מדינה שלמה נאבקת בעם

הסייבר מבקש,

האם הוא לא - - - ובטח אותו תומך טרור, אם הסייבר מבקש,

ברור. יחידת הסייבר מבקשת מתומכי טרור תסירו

יהיו לך כמה הערות שאתה חושש אפילו שכתבי אישום או מעצרים לא נעשים על הנפת דגל ואם מוכר לי מקרה כזה. זו שאלה שעניתי לך עם חיוך שברור, זה עניין יום

אם אין לנו את היכולת להגיע אליו וזה יכול להיות במנעד רחב - - - היה פיגוע בנווה יעקב לפני חצי שנה ואחר כך בשועפט היו הרבה תמונות של המחבל על הבתים. האם נשלחים שוטרים למקומות האלה? לוקחים את האנשים האלה לחקירה?

זה לשאלתך בנוגע לתהליך. דבר אחרון שאני רוצה לומר בנוגע לתהליך, ליאורה הזכירה וזה חשוב להצעה, כשאתה נותן קנס מנהלי ואני לא נכנסת לנפקויות ולמשמעויות האלה,

בעצם מפסיד חקירה של תיק.

בדרך כלל תיק של מי שהניף דגל של ארגון טרור, או עשה מעשה שיש

הניסיון הזה לומר לנציגות משרד המשפטים

יש פה תחושה שהיושב-ראש הקבוע שוכח שבסופו של דבר החקיקה נעשית על ידי הוועדה, הוא רק מנהל את

אז יושב-ראש הוועדה הוא נאמן של הוועדה. אנחנו לא הניצבים ולא הסטטיסטים במופע האימים שהוא מנהל פה כל יום אחר בעניין של הצעת חוק.

אתה לא חייב להתייחס לכל אמירה. מכיוון שאני נמצא בוועדה

שזה הדגל שמסמל אותה.

המדינית הפוליטית הזו והיא מסומנת ומסומלת על ידי הדגל הזה. מוסכם שאדם יכול להחזיק את הדגל הזה ויש בסיטואציה משום הסתה לטרור, כנסיבות

אולי בהחזקת הדגל הזה יש אמירה פוליטית

את כועסת עליה, את מזועזעת ממנה, את חושבת שזו פגיעה - - - היא מסוכנת.

אני מבקש לסיים, משפט סיום. חלק גדול מהשנים של הוועדה הזאת היית יכולת להבחין בין דיון פוליטי לבין דיון שעוסק בחקיקה של הדין הפלילי. מה שקורה כאן זה ניסיון לקחת דיון פוליטי ולהעמיס אותו על גב הדין הפלילי. לקחת כלים שלא מתאימים לעבירה המדוברת ולנסות מטעמים פוליטיים,

לנסות לדלות את המידע אבל חשבתי שאני מגיעה לדיון לא על תפקוד המשטרה, כי האמת הם עושים עבודה מצוינת בנושא הדגל,

מפסיקים לרוץ אחרי הדגלים,

את רואה שנלחמים באלימות במגזר הערבי.

אנשים באוכלוסייה הערבית לא שואלים איפה היו בחווארה, אלא איפה אתם כשיש רציחות?

אומר שהמוח היהודי ממציא פטנטים - - - - - הוא מומחה בהורדת דגל פלסטין בחווארה. תשמע, דגל פלסטין משגע את כולם, נותן לאנשים לרוץ,

כאשר אנחנו מכניסים אותו לחוקים ולהגיד בצורה הכי ברורה, שכל החוק הזה כנראה אחרי שחשבו עליו טוב מאוד, בעיקר בגלל הדגל הפלסטיני, אני רוצה להגיד שוב, דגל פלסטין זה דגל העם הפלסטיני, זה דגל לאומי שמייצג את הלאום הפלסטיני הערבי ולא דגל של שום ארגון.

הם חושבים שהם באים לשחק וליהנות קצת, אבל הם יודעים טוב מאוד למה הם ממהרים, כי הם יודעים שהקייטנה שלהם עוד תסתיים. הקייטנה שלהם תסתיים או שאולי הציבור יחזור קצת לשפיות במקום להסכים לצעדים שהם כמו לנטוע פצצות מתקתקות בתוכנו, זה הטרור

זה מה שאני אומרת לכם. אם אתם רוצים אחר כך לחקור אותי, בבקשה, תחקרו ואני גם אסיר חסינות,

אי אפשר לחזור בצעדים אחורה,

המאבק כדי לפתור את שני העמים, אחד מלהיות כובש ואחת מלהיות תחת הכיבוש, אני אמשיך להיאבק ובדרכים חוקיות.

מגישים בקשות כדי לשרוף את ספר התורה, את ספר הקוראן ואת הברית החדשה כי מצאו בזה משחק. אני אומר את זה כי התקשרו אלי מהמשטרה יום לפני כדי לברר מולי האם בכוונתנו להרים דגל פלסטין בהפגנה נגד שריפת הקוראן בשבדיה? זאת אומרת, השר ההזוי הזה, הצליח בדבר אחד, הצליח להחדיר במשטרה את הפוביה מהדגל. אז המשטרה, במקום לברר מולי דברים רלוונטיים לעניין, מבררים מולי האם בכוונתנו להרים את דגל פלסטין. אני לא אומר דגל אש"ף כי מי שאומר דגל אש"ף משקר על האנשים הלא בקיאים. זה לא דגל אש"ף, זה דגל פלסטין. מה ענית למשטרה? אמרתי מה הקשר בין שריפת הקוראן בשבדיה - - - לא אמרת, תודה שהזכרתם לי? הוא אמר, יש שאלות שהמשטרה לא שואלת חברי כנסת.

מה הקשר בין שריפת הקוראן בשבדיה לבין הנפת דגל פלסטין בתוך תל אביב? זה מגוחך, מיותר, מעיד על פוביה ולא צריך להוסיף מילים על זה. לגבי ההצעה ההזויה של החוק הזה, אני לא אתייחס אליה לגופו של עניין, כי אין בה שום עניין, היא הצעה פופוליסטית ותראה מאיפה היא מגיעה, היא מגיעה מהמפלגה שיש בה הכי מורשעים בתמיכה בטרור בכנסת ישראל. אין מפלגה אחת בבניין הזה שיש בה חבר בכיר שמורשע בהשתייכות לארגון טרור ומורשע בתמיכה בארגון טרור והוא מפקד על ה - - - הפנטיים, שמשתלטים על גבעות בשטחים, מתנכלים לאנשים התמימים, שורפים אותם בחיים, שורפים את הרכוש שלהם, שורפים את הבתים שלהם. אותם אלה שרוצים להרוס כל סיכוי לשלום בין העם הפלסטיני לבין מדינת ישראל. אותם אלה שמעסיקים את המדינה כל יום בהשתלחויות שלהם, בחסימות הכבישים שלהם, תקיפת חפים מפשע, ברדיפת חקלאים, בלהיכנס לשדות זיתים ולהרוס אותם. אותם אלה באים בצעד פופוליסטי, חסר כל היגיון חוקתי, חסר כל היגיון משפטי, חסר כל היגיון ערכי כדי להטיף מוסר לכלל האנשים במדינה. תגיד סוכות, השתגעת? תפסיקו לתמוך בטרור, בוא נתחיל עם זה. כמה פעמים נראית תוקף אנשים חפים מפשע? יא מורשע, כמה פעמים נראית תוקף אנשים חפים מפשע? כמה פעמים הבוס שלך הורשע בעבירות? למעלה מ-11 הרשעות יש לו. אתה מתבלבל - - - כמה פעמים נתפסתם אוגרים דלק? - - - לפני שאתה נכנס לזה. אתה לא מתבייש? אתה מביא הצעה פופוליסטית חסרת כל היגיון משפטי, חסרת כל היגיון פוליטי אפילו, רק כדי לעשות טוב לכמה אנשים חשוכים שחיים על רדיפת האחר, בושה וחרפה. איזה מזל שבן גביר הוריד את התמונה של גולדשטיין לפני שהחוק נכנס לתוקף. כי קבעו אתו ראיון, לא רצה שיראו את זה על הקיר. היה חוטף קנס מנהלי של 10,000 שקל. נשמע את חבר הכנסת המציע ואנחנו מסיימים את הדיון אחרי שהוא עונה. דבר ראשון, אני מסכים עם רוב ההערות שעלו לגבי הפער בנתונים. זה בעצם מבחינתי הצורך בחוק הזה. אני חושב שיש פער, אבל אם אין פער אני לא רואה טעם בחוק חדש, אני שמח שיכניסו אנשים לכלא יותר מאשר שיביאו להם קנס, למי שתומך בטרור. לכן אני מצטרף לבקשה לקראת הדיון הבא לקבל את הנתונים של פתיחה בחקירה וכתבי אישום על עבירות שנמצאות בחוק הזה, שזה אומר דגל, סמל ותמונות של מחבלים כדי להבין את זה. בהנחה שהפער גדול אתייחס לשאר הקשיים שעלו למרות שאני מניח שעלו עוד קשיים בדיונים אחרים שלא נאמרו כאן לגבי ההגדרה.

יכול להיות שהיא רחבה מידי כרגע בחוק, יש מקום לצמצם אותה ולהוסיף את האלמנט של ההזדהות. עדין, לפי מה שאמרה יפעת, אני מבין שיש גם היום קנסות מנהליים שניתנים, יש חריגים בדבר הזה ואני חושב שכאן זה המקום של החריג מהסיבה הפשוטה שברובם המוחלט של המקרים, כשאנשים תולים בפומבי תמונות של אנשים שביצעו רצח של יהודים בתקופה שלפני הזמן שהם תלו את התמונה הזו, ברוב המקרים כנראה שהאנשים האלה כן מתכוונים להזדהות ולתמוך בטרור ולכן תמיד אפשר להגיש ערעור אבל הדבר הברור והקל זה הדבר הזה. אלו שני הדברים המרכזיים שעלו כאן ובאמת לקראת הדיון הבא ננסה לשמוע את הנתונים ולהגיע איכשהו להגדרה שכולם יוכלו לחיות אתה. תודה רבה. אני מבקש לקבל את הנתונים מהמשטרה בהקדם כפי שביקש היושב-ראש. אנחנו נקבל את הסיכום של הדיון ונבדוק האם אפשר לשלוף את הנתונים הללו. נעשה כל מה שצריך. יכול להיות שאתם לא יכולים לשלוף את הנתונים? יש הרבה עבירות שאין פילוח נקודתי על עבירות. אנחנו מדברים על 50 תיקים. בתוך הסעיף יש כל מיני נסיבות, אנחנו מפלחים לפי מספר סעיף. בסך הכול לשים מישהו שיבדוק 50 תיקים. זה לא לשלוף נתונים, זה לשבת תיק תיק. קודם כל שיהיה מספיק זמן לזה. הדיון הבא כנראה לא יתקיים במושב הקיץ, יש פגרה באמצע עד הדיון הבא. לעבור על 50 תיקים, לא שם תקרוס המשטרה. בסדר גמור. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה הישיבה ננעלה בשעה 14:00.